יום שני בשבוע, 6 ביולי 2020, י"ד בתמוז התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש). בשבוע שעבר העלינו פה כל מיני הסתייגויות וסייגים על הצעת החוק שהגישה הממשלה. במהלך התקופה שבין הפסקת הדיון להיום מיצינו את המשא ומתן. אני חושב ששיפרנו את ההצעה בצורה דרמטית, לא מושלמת, אבל דרמטית. שיפרנו בצורה דרמטית, לא מושלמת, אבל מאחר שזה רק עד ה-16 באוגוסט, אנחנו נראה מה הלאה. השיפורים שהבאנו מתבטאים בכך:

תקופת האכשרה שהייתה אמורה להיות שנה מה-1 במאי, תהיה חצי שנה כמו מתחילת התוכנית. חצי שנה. 12,000 מובטלים שלא היו בתוכניות בינואר-פברואר, נכנסים לתוכנית והם חלק מתוכנית קורונה. מה זאת אומרת ינואר-פברואר?

12,000 איש היו באבטלה ונגמרו להם הימים, הם לא נכנסו לתוכנית. עכשיו, מה-1 ביולי הם נכנסו לתוכנית והם חלק מתוכנית קורונה. הם מובטלים כמו כולם. אלה שבאבטלה, בתוכנית ארבעה חודשים, היו צריכים לרדת להם חמישה ימי אכשרה מחדש, חמישה ימי המתנה. זה מבוטל, לא ירדו החמישה ימים. כמה זה חמישה ימים? 370 מיליון רק החמישה ימים, זה שבוע עבודה. אגיד לכם מה עוד ביקשנו אבל לא הבאנו. רצינו להאריך את התקופה אבל מאחר שיש עוד דברים שאנחנו רוצים לשפר, כשאתה עושה משא ומתן, נכון שזה לא היה משא ומתן - - - להאריך את התקופה עד מתי,

רצינו להאריך עד ה-1 בנובמבר. והפשרה? אבל יש פה כמה דברים שלא גמרנו, ואנחנו רוצים את הזמן. והתפשרנו עד מתי? עד 16 באוגוסט?

כמו התוכנית שהייתה, עד ה-16 באוגוסט. ואחרי כן יצטרכו שוב לשבת? אתה אמרת לי,

שלא יכול להיות שאני ואתה, שנינו אנשים שנכנסנו למעגל האבטלה, אתה עובד חדש שאין לך זכויות של אבטלה,

יש לי 100 יום זכאות. בתקופה הזאת אתה לא איבדת כלום, אני איבדתי את ה-100 יום זכאות.

זאת אומרת, אתה שיפרת את מצבך ביחס אליי. לא פייר.

יש כמה דברים שזה לא פייר. זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה. כל חבר ועדה שזה לא מתאים לו יוכל להגיש הסתייגויות. אני אעשה הכול שהצעת החוק הזאת תעבור כמו שהיא עכשיו כי זה הסיכום. זה הסיכום, אני לא רוצה להגיד איך זה התבצע, אני שמח ששר האוצר הסכים לזה,

תהיה הקראה, יהיו שאלות, יהיה הכול. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לחודש וחצי, כשאנחנו יודעים, לא שכחתי את האזרחים מהשירות האזרחי, לא שכחתי, אבל אנחנו לא יודעים להביא הכול, כשהעלות היא כזאת, ואני הולך להביא חצי מיליארד שקלים אז לפעמים אני מוותר על 30 מיליון,

כל המובטלים מהתחלה, כללת את כולם? כולם בפנים. ינואר-פברואר, גם אלה שלא היו בתוכנית, 12,000,

זה עדיין לא כולם. יש דצמבר, יש נובמבר, יש עדיין 100,000 מובטלים שלא מקבלים.

מאחר שאנחנו לא מוצלחים יותר מדי. קודם כול שיהיה ברור, אני מברך וכל הכבוד ויישר כוח על ההישג, אבל שיהיה ברור שיש עוד 100, 150 אלף מובטלים. לכן לא סגרנו עד סוף השנה או עד ה-1 בנובמבר. מה עם גיל מעל 28, מה שדיברנו בישיבה הקודמת? יש הרבה דברים פתוחים.

לא נכנס. אנחנו נגענו במקרו, אמרנו מה ההשפעה הכי גדולה. ההשפעה הכי גדולה זה החצי שנה כי זה היה 52,000 איש, להוציא אותם ממעגל האבטלה.

ינואר-פברואר, להכניס למעגל אבטלה, אנשים שלא מקבלים משכורת כבר חמישה חודשים, זה 12,000 איש. אחר כך החמישה ימים, שלא תהיה להם הורדה אחרי ארבעה חודשים, זה 370 מיליון, אמרנו מאה אחוז, כל דבר במידה. אף ילד לא נולד בגיל 13 והולך ישר לבר מצווה. לפני כן הוא הולך למעון ולגן ולבית ספר, ומגיע לבר מצווה. מאחר שזה לחודש וחצי ויש לנו זמן לתקן, אז בואו נהיה צנועים. אם זה לחודש וחצי, אדוני היושב-ראש, למה לא נכניס סעיף,

חודשיים וחצי, כבוד היושב-ראש, כי זה כולל יוני. אז חודשיים וחצי אבל נשאר עוד חודש וחצי לתוכנית. למה שלא נכניס את זה? כי אנחנו לא יודעים להביא את זה. תשמע את ההצעה שלי. למה שלא נכניס סעיף, כי יכול להיות שמחר, בגלל ההתפשטות, יאריכו עוד פעם? בשביל מה להביא עוד חוק? למה אי אפשר להכניס פה סעיף בחוק? כי הוא רוצה להכניס עוד תיקונים בהמשך. כי אני רוצה להביא עוד תיקונים.

הבנת? אני אוהב אותך. נעבור להקראה. אחר כך ניתן שאלות חופשי. נושא של פיטורים. זה לא נוגע לפה עכשיו. אתה רוצה, אני אענה לך אחר כך לנושא של פיטורים. את מקריאה עם התיקונים שדיברתי עליהם עכשיו. אדוני היושב-ראש. תרים את היד. כשאני ארצה שתדבר, תדבר.

עידן, מה יש לך להגיד לנו? אדוני היושב-ראש, אין לי ספק שנעשו פה מאמצים גדולים. לא מאמצים. הביאו הישגים גדולים, ביחס למה שהיה. אבל אני מודאג ואני אשמח לשמוע את התייחסותך לנושא הצעירים. הרי אנחנו מכירים את הנתונים של לשכת התעסוקה משבוע שעבר, שרק 20% ממבקשי העבודה מגיל 24 ומטה חזרו לעבודה. ידוע שעל פי החוק, חוק ביטוח לאומי גם בגרסתו הנוכחית, כל מי שהוא מתחת לגיל 28 מקבל עשרות אחוזים פחות דמי אבטלה, גם בגובה דמי התשלום וגם במספר הימים שהוא זכאי להם. זה לא יחזיק אותם. איפה אנחנו נותנים מענה לכל אותה שכבה של צעירים? פעם היה נהוג לומר,

הם יכולים למצוא עבודה. העבודות שבדרך כלל צעירים עובדים בהן פשוט לא קיימות שוק התיירות, שוק התרבות, שוק המסעדנות, הם בקריסה או סגורים. אני מסתכל ואני אומר, בואו נסתכל קדימה איפה הם יעבדו באוגוסט, איפה הם יעבדו ביולי, איך הם יכולים לחזור לעבודה? האבטלה שהם מקבלים זה לדעתי 24 יום, 25 יום, החוק הזה לא נותן מענה בעיניי לשבר של הצעירים. אני אגיד לך למה הוא נותן מענה. קודם כול, התוכנית נמשכת. הם לא עוצרים ב-24 יום. זה 52,000 איש, אלה שלא הייתה להם אכשרה של שנה, הם ממשיכים את התוכנית. הם מקבלים, הם קיבלו, הם יקבלו. השכר לא גבוה אבל זה נותן להם מענה, בעיקר להם. זה נותן מענה בעיקר לצעירים בקבוצה. זה שאישרנו תקופת אכשרה על חצי שנה, נותן להם מענה. זה חשוב, אבל עדיין

אבל אדוני היושב-ראש, לצעירים מי כמוך מבין את הסיטואציה מתוקף תפקידך אין להם היום גם על מי להישען, גם ההורים עצמם בקריסה כלכלית. כתוצאה, הם יעזבו את הלימודים, הם יעזבו את ההכשרות המקצועיות שלהם. אין להם באמת שום אופציה, גם בתור שליחים של "וולט" אין להם אפשרות לעבוד כי יש תור המתנה של חודשיים.

הם מקבלים אבטלה, עידן. הם לא מוגבלים. הם מקבלים אחוז אבטלה הרבה יותר נמוך.

יש פה גם הסתייגות שלי. הם מקבלים משמעותית פחות אבטלה. עד אתמול הם לא קיבלו כלום. בתוכנית החדשה של האוצר הם לא היו מקבלים כלום. שזה מחדל בפני עצמו. אבל הם לא היו מקבלים. עכשיו הם מקבלים, זאת אומרת הם בתוך החדר. אבל אנחנו ועדה צופה פני עתיד ואנחנו חייבים להבין שלפחות בהוראת שעה צריך לתת להם להשוות את התנאים שלהם לתקופה הזאת. אתה מיש עתיד. היה פעם אחד, טומי לפיד קראו לו. הוא הקים מפלגה, הקים את שינוי. הקים את שינוי והוא קם על השנאה לחרדים, הוא קיבל 16 או 17 מנדטים על השנאה לחרדים, והצליח אפילו לא להכניס אותם לממשלה. והוא פתר את כל הבעיות, והוא לא נבחר אחרי כן כי לא היו בעיות. שיעור לחיים. פה, לא שאני יכול לפתור את הכול. אם הייתי יכול לפתור את הכול הייתי פותר את הכול. אבל, כשאתה נמצא בתאונת דרכים גדולה ואני ממשיל את מה שקורה עכשיו לתאונת דרכים גדולה, מאוד גדולה עם צעירים וחד-הוריים, המון המון מובטלים שהחיים מאוד קשים להם,

ואתה מסתובב בתוך תאונת הדרכים הגדולה הזאת ואתה צריך לראות לא מי צועק אלא מי צריך חוסם עורקים. אני מאמין שפה צריך חוסם עורקים. כי מי שצריך חוסם עורקים, צריך לקבל טיפול ראשון. אני מאמין שזה לא עניין של צועק. דווקא לטעמי הם לא צועקים מספיק. לא.

שכבת הצעירים זה לא איזה שכבה מינורית בחברה. הציור היה קודם כול להוריד את האכשרה לחצי שנה, שזה עלות גבוהה של כסף וזה מכניס 52,000 איש למגרש. עכשיו יש לנו חודש להתייחס למה שאמרת ולשפר את תנאיהם.

אני אגיד לך הכי בכנות, אדוני היושב-ראש. אני חושב שעשית פה הישג מאוד משמעותי, אבל אני חושב שנקודת המוצא שהאוצר הציע היא כל כך מנותקת מהמציאות, שמה שעשינו זה שיפור אבל הדימום ממשיך. שיפור דרמטי. שיפור דרמטי אבל חוסם העורקים הוא חלקי.

לפי דבריך, מי שסיים באפריל למשל,

ממשיך, כאילו לא סיים. התוכנית ממשיכה. אנחנו ועדה צופה פני עתיד, אנחנו צריכים לתת מענה יותר טוב מהאוצר כי הם פשוט לא נותנים את המענה. באמת, אני יודע שזה אתגר גדול. אתה זוכר מה היה לפני שבוע? למה אתה לא רואה את השינויים שהיושב-ראש הביא לנו? טלי, אני רואה ופתחתי בזה. אם אנחנו נשווה מה שקיבלנו ומה שיש לנו עכשיו, יש הבדל מאוד משמעותי.

זו נקודת המוצא אבל אני מרשה לעצמי להגיד שאני מצפה מאיתנו איכשהו להצליח למצוא יותר.

אני בטוח שתצביע בעד הצעת החוק, ואם יהיו לך הסתייגויות, תגיש הסתייגויות. אני שמח על כל שיפור במצב. אני אומר שאנחנו, שמתעמקים פה בדברים, מבינים שהבעיה היא אפילו עוד יותר גדולה.

עידן, תודה.

תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מוכרח לומר שהשינויים שהשגת פה זה הרבה יותר ממה שיאיר לפיד השיג כשהוא היה שר אוצר.

צר לי, אתה רוצה להכניס עכשיו פוליטיקה? עידן, שלמה, אין פה פוליטיקה. אין פוליטיקה. זה זול, זה מיותר. עידן, אל תענה לו. אנחנו יושבים פה שעות, וישבנו כאן בדיון הקודם ויושבים בוועדת הכספים ומשיגים דברים לטובת האזרחים. וכן, תמיד מסתכלים על הטיפה שחסר. קרעי, גם אני יושב פה. אתה לא יושב לבד בוועדות - - עידן.

- - אני מגיע לכל הוועדות ויורק דם. אתה לא משיג את ההישגים לחברה הישראלית לבד. עידן, אתה לא חייב לענות.

אני לא רוצה להוציא אותך. אתה אמרת שנשארים מחוץ לפוליטיקה.

אמרת שעובדים פה.

אז זה לא לעניין. בסדר, אבל הוא העיר לו, רול.

לא רוצה לעשות שכונה. תלמד להבליג. אז הוא אמר, אתה לא צריך לענות לו. זה לא מכבד את הוועדה.

אני יודע. לכן אתה חבר והוא לא. דבר על מה שעשינו לדמי אבטלה, ואם יש לך הסתייגויות או דברים נגד, אתה יכול להגיד חופשי. או שבחים. או שבחים.

אז קודם כול, בהחלט הכנסת כאן עוד קבוצה גדולה של אוכלוסייה שלא הייתה קיימת ואני מברך על כך וזה חשוב מאוד. אתה עומד בראש החזית שלנו מול פקידי האוצר, וזה הישג משמעותי. הפעם זה היה עם פקידי האוצר. בסדר, אבל פקידי האוצר הגישו משהו אחר בהתחלה.

זה שהגעת להסכמה איתם זה מצוין, אבל לא נשכח שיש מובטלים נוספים, קבוצות אוכלוסייה כמו אלה שאמרנו שהיו עצמאים והפכו לשכירים, או שכירים שהפכו לעצמאים וכל החיים שלהם שילמו ביטוח לאומי, שילמו עשר,

אין להם חצי שנה כי עצמאי שסגר את העסק שלו באוקטובר,

הוא היה עצמאי 20 שנה והפך לשכיר. הוא לא קיבל שקל, לא מענק כעצמאי ולא שקל של אבטלה כשכיר. והמשפחות שלהם עם ילדים שזועקים גם כן. כמו שאתה אומר חוסם עורקים, זה החוסם עורקים שאנחנו צריכים לתת לאותם אלה שלא קיבלו.

דיברנו על זה בפעם הקודמת. דיברנו, אני לא זוכר. שלח מכתב, אני אדע במה לטפל. אני אשלח מכתב. הנושא השני, יש הסתייגות. אחר כך תעלה הסתייגויות.

תודה, אדוני

בישיבה, לדעתי לפני אחרונה, דיברנו על הסיפור של השירות האזרחי.

ואתה העלית והצעת, אמרת אולי כדאי שנכניס את זה, ומייד זעקו אנשי האוצר ואמרו, אנחנו נטפל בזה בנפרד. אנחנו הולכים לטפל בזה בנפרד. אז השאלה אם יש הבטחה כזו. אנחנו הולכים לטפל בזה בנפרד. מאה אחוז.

אני לא רוצה שיבטיח לי כלום. אני יודע איך אני בא למגרש, לא רוצה שיבטיח לי כלום. בשורה התחתונה, אם לא נביא תוצאות אז אנחנו נכשלנו. הוועדה הזאת תביא תוצאות. תשמעי מה אני אומר לך, הוועדה הזאת תביא תוצאות.

אני רואה את ההתנהלות שלך, אדוני היושב-ראש, ואני רוצה להגיד לך שאני שמחה שאני חברה בוועדה שלך.

מצטרף לדברים. תודה רבה. כולם מצטרפים לדברים. קודם כול, אני באמת רוצה לברך על ההישגים. אני אגיד שיש לי פה רשימה ובהחלט כמעט על כולם סימנתי וי, אז אין לי מה להגיד, לא תכננתי מה לומר. אם אין לך מה להגיד אתה לא צריך להגיד. אני כן רוצה להזכיר את הנושא של החל"ת הגמיש שצריך לחשוב עליו. אני מבין שזו סוגיה כבדה, סוגיה שהיא לא פשוטה להביא בה הישגים, ואם באמת אנחנו כבר עושים הארכה כל כך קצרה עד אוגוסט, אני מקווה שעד אמצע אוגוסט, בעזרת השם, תהיה לנו בשורה בעניין הזה. אם האוצר היה הולך איתנו, והולך עד נובמבר, אז היו לו הישגים יותר טובים. אבל בוא, הם לא אויבים שלנו. הם הלכו איתנו קצת כיפופי ידיים, פחות כיפופי ידיים, זה בסדר גמור. עלי, אני מברך אותך. אתה, יש לך נשמה, בסדר.

חשוב לי להגיד שכפי שציינת, כבוד היושב-ראש, גם השינויים האלה הם מתואמים עם שר האוצר, זה לא איזה כיפופי ידיים וכו'. מתואמים, מתואמים. זה יצא גם בהודעה לתקשורת.

ושתיים, חשוב להגיד גם בהקשר למה שנאמר קודם. גם בהצעה המקורית שעלתה, כל מי שהסתיימה זכאותו, היא הוארכה עד ה-16 באוגוסט. בני 28 ומטה לא נשארו מאחור בשום שלב, זה לא היה באף הצעה, זה לא היה על הפרק, זה לא ככה נאמר. משרד האוצר גם בהצעה המקורית האריך את הזכאות לכל מי שהסתיימה זכאותו.

אוסאמה. אדוני היושב-ראש, גם אני מצטרף לחבריי שקדמו לי. באמת כל הכבוד על המאמצים שאתה עושה. יש הישגים, אומנם לא מושלמים כמו שאמרת, אבל צריך להמשיך. אני בא עכשיו עם כמה מחבריי מדיון מהיר שהיה בוועדת הכלכלה בעניין סוכני נסיעות וענף התיירות וגם דיברנו על זה שם, שכל עוד ענף התיירות מושבת לחלוטין צריך להמשיך את החל"ת עד שאפשר בכלל לחזור ולעבוד. לא צריך כל פעם לתת להם חודש, חודשיים. כן, אבל אם אנחנו נמשיך את החל"ת אז יהיו לנו הרבה חורים שאנחנו רוצים לתקן. מה שאני רוצה לבקש מחברי הוועדה, כל אחד, אנחנו מחוקקים מהחיים. תכניסו לכם לראש אנחנו מחוקקים מהחיים. כל אחד שיורד לציבור שלו, הוא רואה מה לא בסדר. מה שבסדר לא מעניין, מה שלא בסדר אנחנו צריכים לתקן. שיראה מה לא בסדר, יכתוב מכתב, יציף בעיות, אנחנו נטפל בהן. לא נשפר את הכול אבל נשפר ונשפר ונשפר, ואני מקווה שבדצמבר לא נצטרך לשבת פה ולדון על דמי אבטלה. אני לא רואה כל כך שזה קורה אבל לקוות כולנו,

כולנו מקווים שהמשק יחזור לעבודה, שמספר המובטלים ירד ואנחנו נביא מזור למי שצריך להביא לו מזור. עברת להקראה? "הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 2020 תיקון חוקהביטוח הלאומי הוראת שעה 1. בתקופה שמיום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020) עד יום (30 בנובמבר 2020) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995 (להלן חוק הביטוח הלאומי),

(1)בסעיף 163(ה)

השירות הלאומי, אנחנו נטפל. את מורידה אותו? לא לקרוא אותו. " (2)אחרי סעיף 179 יבוא: "סימן ה': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הגדרות סימן ה' 179א. בסימן זה, "הפסקת העסקה",

הפסקת העסקתו של עובד באחד מאלה: (1)הודעת המעסיק על פיטורי העובד, (2)הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום בתנאים הקבועים בסעיף 179ה, "התקופה הקובעת" התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020)." סעיף המקדמות נמחק. "הוראות מיוחדות לעניין תביעה לדמי אבטלה 179ב. (א)על אף האמור בסעיף 163(א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד התקופה שמיום י"ט באדר התש"ף (15 במרס 2020)" החלופה של ינואר צריכה להימחק כאן "עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו, או מיום (15 במרס 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה." זה מה ששאלתי לפני

"(ב)על אף האמור בסעיף 163(א), מבוטח שהגיש למוסד תביעה לדמי אבטלה בעד התקופה שמיום (1 ביולי 2020) ועד יום (31 ביולי 2020), ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם כאמור אך מידע בדבר הרישום לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל לפי אותו סעיף לעניין זכאות לדמי אבטלה מיום הפסקת העסקתו, או מיום (1 ביולי 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא היה מועסק באותה תקופה, ונרשם בשירות התעסוקה עד יום (31 ביולי 2020)." הסעיף הזה נוסף לנוסח כיוון שניתנה זכאות רטרואקטיבית לאנשים בגין תקופות קודמות, ואז לא רצו למנוע מהם את הזכאות רק בגלל שהם לא נרשמו בלשכת רישום התעסוקה באותה תקופה.

הסעיף הזה אומר שהם יוכלו לקבל זכאות לדמי אבטלה, זה מתחלק לשני חלקים. לגבי התקופה שעד 30 ביוני לא יהיה צורך ברישום בשירות התעסוקה, לגבי התקופה שמ-1 ביולי עד ה-31 ביולי, ככל שהם יירשמו עד ה-31 ביולי 2020, אותו חודש ייחשב להם. להבהרה. מי שלדוגמה יצא לאבטלה בחודש נובמבר, ודמי אבטלה נגמרו ביוני, הם מאריכים את הזכאות?

לפי החוק הזה מאריכים להם את הזכאות?

בנובמבר, וסיימו ביולי. אז הוא ממשיך. ממשיך את הכול. ממשיך הכול.

"הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה" הסעיף הזה מדבר על קיצור תקופת אכשרה לשישה חודשים לכל מי שהופסקה העסקתו בין 1 במרס ל-16 באוגוסט. הסעיף של שישה חודשים יחול על כל מי שהופסקה העסקתו בין 1 במרס ל-16 באוגוסט. "הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה 179ג. (א)על אף הוראות פרק זה, מבוטח שהעסקתו הופסקה בתקופה שמיום (1 במרס 2020) עד יום (16 באוגוסט 2020) ואינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה רק בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161, אך צבר תקופת אכשרה כאמור באותו סעיף בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר: (1)87 ימים, אם מלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247, (2)69 ימים, אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247, (3)35 ימים, אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 158 אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה, (4)34 ימים, אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים, (5)25 ימים, אם טרם מלאו לו 25 שנים, (6)50 ימים, בכל מקרה אחר. (ב)הוראות סעיף 161(ג)(2) לעניין הכללת ימי שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון בתקופת האכשרה, לא יחולו לעניין חישוב תקופת האכשרה לפי סעיף זה." הסעיף הזה מתגבר על סעיף 161(ג)(2) לחוק, שככלל, כהוראה קבועה הוא מאפשר להחשיב עד שישה חודשים - - - אני רוצה להגיד מילה. בהצעת החוק אני הקראתי רק את השינויים שנעשו היום, היא מקריאה את כל השינויים שנעשו גם עד היום. פתאום תמצאו את עצמכם עם שינויים ששאלתם, ואני לא אמרתי שהם שונו אבל הם שונו. אז שימו לב לניסוח כי יש שינויים נוספים שביקשתם ביחס למה שאמרתי שהתבצע היום, כי כל מה שאני הקראתי זה היה היום. לפי סעיף 161 לחוק, בתקופת האכשרה של מובטל כוללים גם שישה חודשים של שירות סדיר כתקופת אכשרה או ימי שירות מילואים בצבא-הגנה-לישראל. בנוסח הראשוני שהיה קבעו שלא יביאו בחשבון לא שירות מילואים ולא ימי שירות סדיר.

לפי הנוסח הזה, תקופת מילואים כן יכולה להיות מובאת בחשבון כחודש אכשרה, אבל שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, לא. זה לעניין תקופת האכשרה המקוצרת. הנושא של חופשת לידה יכול להיכנס כאן בעניין הזה? לא. מה שסגרנו, סגרנו. תרשום הערות, בהמשך אנחנו נביא תוצאות. "הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה 179ד. (א)על אף האמור בסעיפים 171, 171א ו-179ג, מבוטח שאינו זכאי לדמי אבטלה לפי פרק זה, לרבות כנוסחו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה),

רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים כמפורט להלן, או רק בשל כך שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים שלהלן וגם סעיף קטן (ב), יהיה זכאי לדמי אבטלה בהתאם להוראות פרק זה עד יום (16 באוגוסט 2020):" יכול להיות שנקרא לזה לצורך הנוחות "התקופה הקובעת" לאורך כל הפרק. "(1)תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171, 171א או 179ג, לפי העניין, מסתיימת במהלך התקופה הקובעת, (2)העסקתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת, אולם תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171, 171א או 179ג, לפי העניין, הסתיימה לפני תחילת התקופה הקובעת. (3)תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים 171 ו-171א, לפי העניין, הסתיימה בחודשים ינואר ופברואר 2020." זה מה שאמר יושב-ראש הוועדה, שהתיקון הזה נותן זכאות לאנשים שהזכאות שלהם לדמי אבטלה הסתיימה בחודשים ינואר ופברואר 2020. אנחנו ניסחנו שהוראות פסקה זו יחולו לגבי תשלום דמי אבטלה בעד תקופה שמיום 1 ביולי 2020 - - נכון. והם נכנסים לקבוצה של הקורונה. - - ועד 16 באוגוסט 2020. נכון לעכשיו.

"(ב)על אף האמור בפרק זה, דמי אבטלה לפי סעיף זה ישולמו גם למי שחלפו 12 חודשים,

מהתאריך הקובע שנקבע לגביו." עורך דין רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים להבהיר משהו בנוסח הפסקה הזאת. אני מניח שלזה היועצת המשפטית התכוונה, אבל לטעמנו זה לא מספיק ברור. הבעיה של התאריך הקובע מטרידה אותנו. אנחנו הבהרנו בשיחות שאנחנו לא נוכל לבצע מצב שבו יש לאדם שני תאריכים קובעים, והנוסח הזה בפרשנות מסוימת מאפשר שני תאריכים קובעים. מבקשים להוסיף לסוף הפסקה משהו בנוסח הבא, אולי ננסח את זה אחר כך. תנסחו אחר כך. אני רוצה להבהיר מה אני מבקש. אלא אם הגיש תביעה חדשה ונקבע לו תאריך קובע חדש, כי מי שיש לו תאריך קובע חדש - - - הבנת את הכוונות של הוועדה,

אני חושב שאלה הכוונות.

אם אלה הכוונות, הן לא מספיק ברורות בנוסח.

אני לא מוכן לחרוג כהוא זה ממה שסיכמתי עם האוצר. זה מתואם עם האוצר, מה שאמרתי. עוד פעם, רועי. אלא אם הגיש תביעה חדשה ונקבע לו תאריך קובע חדש. הוא הולך עם התאריך הקובע החדש שלו, לא חוזר אחורה. אולי תוכל להסביר את סעיף קטן (ב)? אנחנו באמצע ההקראה. תשב על הניסוח, שיבוא האוצר איתך, ישב שם נציג שלך, תנסח את מה שעשינו. תמשיכי להקריא. אני חייבת לציין שלפי התיקון הזה, אנחנו הצענו להם להכניס איזושהי הוראה שאומרת שלא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל התיקון שהם עשו. המוסד לביטוח לאומי לא מעוניין בתיקון כזה ולכן המשמעות היא שהסיכום בסעיף קטן (ב) יכול להועיל לחלק מהאנשים אבל הוא יכול לפגוע בחלק מהאנשים, אלא אם כן אני אכתוב שהזכאות של מבוטח לא תופחת בשל - - - זה לא נכון. הוא יכול לפגוע ביחס לתיקון, לא ביחס לחוק הקיים. התיקון הזה נועד לפתור את הבעיה של היעדר תקופת אכשרה. יהיו אנשים, בגלל קיצור תקופת אכשרה למעשה רובם יש להם תקופת אכשרה חדשה, הם לא צריכים את התיקון. ברגע שהחוק אומר ישלמו להם דמי אבטלה ולא ברור איך, זה אומר שהוא יכול בעצם לבחור, יש לו שני תאריכים קובעים, הישן והחדש. התאריך הקובע משפיע על כל הפרמטרים של זכאות לגמלה, אנחנו הסברנו את זה. יהיה לנו קשה לבצע מצב שבו לאותו אדם יש שני תאריכים קובעים.

או שאתה מגיש תביעה חדשה ויש לך תאריך קובע חדש - - - מה דיברנו לפני דקה,

לכן אני אומר, העניין הזה טעון הבהרה. מאה אחוז, אז תנסחו את זה אחר כך.

"(ג)הוראות סעיף זה, למעט סעיף (א)(3)" כבר דיברנו על תקופת הזכאות שלו בנפרד "יחולו לגבי תשלום דמי אבטלה בעד התקופה שמיום (1 ביוני 2020) ועד ליום 16 באוגוסט 2020 (תום התקופה הקובעת)." 1 ביולי.

לא. זה אלה שהם לא ינואר-פברואר.

אבל אתם מריצים את זה אחורה מתום התקש"ח. התקש"ח הפסיק לשלם ב-31 במאי. זה למעט סעיף (א)(3). סעיף (א)(3), הקראתי שהוא יחול לגבי 1 ביולי. זאת הארכה כללית. אז צריך להבהיר שזה למעט סעיף (א)(3). זה לא כתוב פה. "תשלום דמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום 179ה. לא ישולמו דמי אבטלה לפי פרק זה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה: (1)הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בסעיף זה, תקופת החל"ת); (2)הוא אינו זכאי לשכר בעד תקופת החל"ת.";" חשוב לשים לב, היו פה כל מיני דיונים על הנושא הזה. כרגע הנוסח כפי שהוא, הוא נותן זכאות רק למי שהוצא לחל"ת לתקופה של מינימום 30 ימים. רצופים.

כאן צריך להיכנס סעיף חדש שייקרא 179ו. והוא דן בסעיף 172. אני אסביר מה אומר סעיף 172 ואז נקרא את הנוסח. 172 לחוק קובע שככלל, לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים המתחילים בתאריך הקובע. אני מבינה שהסיכום הוא שבעד תקופה שמיום תכף אני אגיד על איזה תקופה זה חל אנחנו אומרים שסעיף 172 ייקרא כך שבמקום חמשת ימי האבטלה הראשונים יבוא: יום האבטלה הראשון.

אוקיי. סעיף 172 בעצם לא ייקרא. איפה זה? זה תוספת, היא לא נמצאת בנוסח. קיבלנו את זה ממש עכשיו. כרגע סגרנו את זה, בדרך לפה. זה אומר שבן אדם שמתחיל תקופה אחרי ארבעה חודשים, חמישה ימים ראשונים לא משלמים לו. במקרה הזה, משלמים לו מהיום הראשון. זה חל על ארבעת החודשים הראשונים או רק על ארבעת החודשים השניים ואילך? ארבעת החודשים השניים ואילך. מי שהורידו לו, הורידו לו. אנחנו לא הולכים רטרו.

אבל יש עכשיו אנשים שזה ארבעת החודשים הראשונים שלהם. זה חל לגביהם?

רק כדי לוודא. הביטול של חמשת ימי ההמתנה חל על מי שהיה מובטל ארבעה חודשים, ומגיע ארבעה החודשים השניים.

זה לא חל על החמישה ימים הראשונים בתחילת תקופת האבטלה.

הם כבר התחילו במרס. לא, לא. גם אם יהיה מובטל חדש, בחמישה ימים הראשונים עדיין נשארים אבל זה לא חל על הארבעה חודשים אחרי זה. כלומר, רק בארבעה השניים הוא אומר. מה זה הארבעה השניים? לדוגמה, מי שכבר פוטר במרס אם אני מבין נכון, אין מחלוקת זה ברור שלא מחזירים לו. לא מחזירים לו. אבל מי שנגיד, חס וחלילה נקווה שאף אחד לא יפוטר אבל יפוטר מחר בבוקר מפוטר חדש, החמישה ימי המתנה הראשונים עדיין נשארים. אם הוא יישאר מובטל ארבעה חודשים לאחר מכן - - - מאה אחוז. זו תקופת הזכאות - - - השנייה, לצורך העניין. כי הראשונה, כבר כולם בבית. אני אומר עוד פעם. זה לא חל לגבי אלה שבעבר כבר גרענו מהם את חמשת ימי ההמתנה.

מבחינת מה שכרגע עומד על הפרק זה חל לגבי אלה שיצטרכו לגרוע מהם חמישה ימי המתנה פעם שנייה ויותר.

כלומר, בכל מקרה שלא יהיה - - - לא יורידו להם. אבל בהתחלה יורידו להם חמישה ימי המתנה. נכון. ואחר כך לא יורידו להם בכלל. זאת אומרת, רק כדי לחדד - - - זאת אומרת שהסברנו. לא צריך שלייקעס, הבנו.

התחולה היא מ-1 ביולי עד 16 באוגוסט, או אחרת? על איזה תקופה זה חל? זה חל על כל התקופות ממרס.

ממרס אין לך את זה. זה חל בתקופה של החוק, מה-28 ביוני עד - - - לא,

אתה טועה. זה יכול להיות לגבי ינואר-פברואר מכיוון שהם היו מובטלים לפני כן. אבל הם מקבלים רק מיולי. מאה אחוז, אבל אם זה הגיע לארבעה חודשים? אבל הם מקבלים רק מיולי.

מאה אחוז, אבל אם ביולי זה ארבעה חודשים. זה בסדר, זה לא מקוזז, זה בתוך התוקף. אני רוצה שהיושב-ראש ידע. זה בסדר. יולי זה בתוך התוקף של החוק בכל מקרה. לא גורעים מהם. אם זה הארבעה חודשים השניים לא גורעים מהם. לא ייגרע יותר מפעם אחת. תכתבי: לא ייגרע יותר מפעם אחת. לא יודע תאריך, הוא יגיד לי תאריך, לא תאריך. לא ייגרע יותר מפעם אחת על מובטל. כבוד היושב-ראש, אנחנו נעבור על הנוסח פעם נוספת אבל במהות אני חושב שאין פער. תעברי על הנוסח. התקופה של התחולה, על איזה תקופה זה חל? עד ה-16 באוגוסט. וממתי? 1 במרס? לא משנה. לא ייגרע יותר מפעם אחת. מי שנגרע, לא ייגרע לו. גם פעם אחת זה יותר מדי, אדוני היושב-ראש. נכון, אבל גרעו לו כבר. כבוד היושב-ראש, זה צריך להיות מהתוקף של החוק.

יש לך קשרים עם שר האוצר, לך דבר איתו. הוכחת שלך יש את הקשרים, אדוני היושב-ראש. 1 ביוני? מאיר, מה-1 ביוני זה עונה? הכי טוב שאמרת שלא יגרעו חמישה ימי המתנה יותר מפעם אחת,

מה-1 במרס. לא ייגרע יותר מפעם אחת, זה הכול. התאריך לא משמעותי כי פעם אחת ייגרע. בסדר גמור, אני רק לא רוצה - - - עזוב,

איפה שיש מספרים היא לא מסתדרת. אבל מובטלי ינואר-פברואר, גרעו להם את זה בנובמבר 19'. איך קוראים לך? חבר הכנסת שלמה קרעי. לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.

אבל המובטלים האלה - - - אבל אתה ממשיך. המובטלים האלה, גרעו להם - - - אתה רוצה שאני אוציא אותך? אדוני היושב-ראש. שאני אוציא אותך? פה לא שכונה. ועדות אחרות, תצעק כמה שאתה רוצה. פה אתה לא תצעק. אדוני היושב-ראש, מבקש זכות דיבור.

ראיתי. אז בפעם הראשונה ייגרע, בפעם השנייה לא ייגרע, ובפעם השלישית ואילך לא. לא יותר מפעם אחת. אז רק בפעם הראשונה, גם לא בשלישית וגם לא ברביעית. את יוצרת בעיה איפה שאין בעיה. כבוד היושב-ראש, מכיוון שהתיקון הוא עד אמצע אוגוסט, לא תהיה פעם שלישית. מאה אחוז. לכן חשוב להגיד, התיקון הוא מהתוקף - - - עלי, הבנו. והתוקף, מה-1 במרס עד ה-16 באוגוסט.

לא הבנו את זה ככה. להבנתי, זה מה-1 ביוני, עוד פעם. הבנתך לא מעניינת אותי. לא ייגרע יותר מפעם אחת.

לא רוצה להתווכח על התאריכים. מה שהכי ברור לי זה הכי ברור לי. אחר כך 1 ביוני, 1 ביולי לא יודע - פעם אחת נגרע,

אני מקווה שהתוכנית הזאת תסתיים ב-16 באוגוסט באמת וכולם יחזרו לעבודה. כולנו מקווים כך. יאללה, נתפלל. "(3)בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה יבוא "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202, גם הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158"; (4)בסעיף 238, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 כהכנסה מעבודה או ממשלח יד"; (5)בסעיף 320(ח), המילים " לדמי אבטלה או" לא ייקראו." מדובר בהוראה שהייתה לעניין כפל קצבאות, שהוכנסה בתיקון לחוק מענק הסתגלות. היא הייתה בתוקף עד ה-30 ביוני והאוצר ביקש שלא נאריך את התקופה באותו חוק, אלא ביקשו שאנחנו נחוקק אותה כרגע מחדש, ולכן היא חלה מה-1 ביולי ועד ה-16 באוגוסט. נכון. שאלה האם אתם רואים משמעות אם משנים את זה בחוק מקורי או עושים את זה כך. יש לזה משמעות?

אני רק רוצה לוודא שהתיקון של קיזוז הקצבאות הוא גם עד ה-16 באוגוסט.

זה ברור מנוסח החוק? לא יהיה קיזוז של כפל קצבאות. עד ה-16 באוגוסט. מאה אחוז. הכול זה עד ה-16 באוגוסט. כבוד היושב-ראש, רק שאלתי את השאלה כי לא ראיתי את התוקף.

גלעד, אולי תוכל להסביר לנו אם אתם רואים בזה איזושהי נפקא מינה אם עושים את זה כך או כך, או שזה אותו דבר. שוב, מה שתי החלופות מבחינתך? אנחנו הצענו להאריך את ההוראה של חוק מענק התעסוקה, להאריך שם את הוראת השעה, או לכתוב את הדברים מחדש באותה צורה בחוק הזה. יש לזה נפקא מינה? אני חושב שזה בסדר בשתי הדרכים. בסדר, השאלה אם יש נפקא מינה ביניהן. אנחנו העדפנו לתקן את זה פה ולא לתקן את חוק מענק תעסוקה. אבל התוצאה היא אותה תוצאה? מבחינתנו, כן. אני חושב שכן.

אנחנו עוברים לסעיף 2. "תיקון חוק הבטחת הכנסה הוראת שעה" גם כאן זה חלק מאותו תיקון לעניין כפל גמלאות שנכלל בתיקון לחוק מענק תעסוקה.

הוראת שעה 2. בתקופה שמיום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020) ועד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020) (להלן, תום התקופה הקובעת), יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 (בחוק זה, חוק הבטחת הכנסה), כך שבסעיף 12(ג), בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) דמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי, בעד התקופה שמיום (1 ביולי 2020) ועד יום (16 באוגוסט 2020)"." זה מתחיל ב-28 ביוני, יכול להיות שנתקן את זה ל-1 ביולי, זה חסר משמעות כי ההוראה כבר קיימת עד ה-1 ביולי בכל מקרה. "תחילה ותחולה 3. (א)תחילתו של חוק זה ביום ו' בתמוז התש"ף (28 ביוני 2020)." אבל ברור שלגבי חלק מההוראות הוא חל גם לגבי תקופות קודמות, כמו שציינו בהוראות עצמן. סעיף 163 ירד.

אלא אם יש משמעות אחרת יכול להיות שאנחנו נבהיר בנוסח אבל משמעות אחרת משתמעת מהסעיף. סעיף 163 הורדנו.

סעיף 163 הורדנו, לכן לא צריך הוראת תחולה. סעיף (ג) זו בעצם הוראת התחולה שנוגעת לכפל קצבאות שאותה הקראנו. "המשך זכאות ברציפות עם התקש"ח+ חוק מענק לעידוד תעסוקה (ג)סעיפים 195, 238, 320 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בחוק זה יחולו על גמלת אזרח ותיק, גמלת שאירים, קצבת נכות ודמי אבטלה המגיעים לפיהם בעד התקופה שמיום 1.7.20 ועד יום 16.8.20, ואולם לא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה. (ד)חוק הבטחת הכנסה כנוסחו בחוק זה יחול על גמלה המגיעה לפי החוק האמור או על תשלום המגיע לפי חוק המזונות, המשולמים בעד התקופה שמיום 1 ביולי 2020 ועד יום 16 באוגוסט 2020. הוראות מעבר 4. מי ששולמו לו דמי אבטלה לפי סעיפים 179ג או 179ד לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 2020, לא ישולמו לו דמי אבטלה לפי אותם סעיפים כנוסחם בחוק זה בעד החודש שלגביו שולמו לו דמי אבטלה כאמור, ואולם מי שדמי אבטלה שהוא זכאי להם לפי חוק זה גבוהים מדמי האבטלה ששולמו לו לפי תקנות שעת החירום, יהיה זכאי לתשלום ההפרש ביניהם." כלומר, לא מקבלים פעמיים בעד אותו חודש,

לפי החישוב של החוק החדש הוא צריך לקבל סכום גבוה יותר, ואז נותנים לו את ההפרש בין מה שהוא קיבל לבין מה שמגיע לו לפי החוק החדש. שימרית, אני מחזיר אותך ל-3(ב). את 163 הורדנו בסוף, נכון?

אמרנו שזה נמחק. סליחה, לא שמעתי. "שיפוי מקובל על אוצר וביטוח לאומי 5. אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי לגבי כל סכום שהוצא בגין כל גמלה או תוספת גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה." לפני ההצבעה יש לנו הסתייגויות. מי מסתייג? יש הסתייגות אחת שאין צורך להצביע עליה, הסתייגות דיבור של כל סיעת ישראל ביתנו. בסדר גמור. הסתייגות נוספת של חבר הכנסת יעקב אשר. יהיה צורך בה עדיין, היושב-ראש? גם אתה תעבור להסתייגות דיבור. אני רוצה להזכיר לכבודו. אני יודע. כבודו יודע ואנחנו מנסים לשפר את המצב. כבודו יודע, יש לך הסתייגות דיבור. אז אין לי מה להוסיף כרגע. לא, אין לך מה להוסיף. אני סומך על כבודו. מה עם השירות האזרחי?

זה בדיוק מה שהוא דיבר. אני שאלתי כבר, הוא ענה לי.

במשא ומתן לסגור את זה. שלושתנו אותו דבר. עומדים מאחורי היושב-ראש בסגירה הזאת. חבר הכנסת יעקב אשר, אתה מוריד את ההסתייגות לעניין שירות לאומי אזרחי?

אנחנו גם כן, אנחנו מצטרפים לזה.

והיושב-ראש יעשה את עבודתו הנפלאה. הסתייגות שנייה שלך הייתה לעניין הכללת שירות מילואים בתקופת האכשרה. זה על אותו - - - חודש הוספנו, דרך אגב. הורדתי גם את זה. יש לנו הסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לעניין תיקון לוח ז'. אני אסביר את ההסתייגות. בלוח ז' בכותרת יש הוראות לעניין חישוב דמי האבטלה. יש הוראות אחרות לעניין מי שמלאו לו 28 ולמי שטרם מלאו לו 28. אני גם מוריד להסתייגות דיבור,

הסתייגות דיבור. חבר הכנסת יעקב אשר, ביקשת הסתייגות דיבור גם. נכון? אני לא צריך את זה.

חבר הכנסת קרעי, הסתייגות דיבור.

אדוני, אני פשוט לא הייתי בדיון. לגבי הנושא של החמישה ימים, אני מבין שתוקן.

אין חמישה ימים. גם הראשונים? לא. אלה שהורידו, הורידו אבל לא יהיו שניים יותר כי אתה הולך לתקופה. כל ארבעה חודשים היה צריך חמישה ימים.

כל כך קשה רטרואקטיבית? 470 מיליון. אין לי.

אדוני.

אנחנו נעבור להצבעה על החוק. הסתייגויות דיבור, אמרת. אתה רוצה להסתייג?

תן להעביר את החוק, אחר כך תבכה לשר. אני ביקשתי הסתייגות דיבור, אדוני היושב-רש. אתה תקבל, רשום. לפני ההצבעה על החוק. לא צריך להצביע. אתה תקבל הסתייגות דיבור, יהיה לך במליאה. רק להגיד שהמקור התקציבי לשינויים האלה שבעצם ייעשו במליאה אני רוצה לציין כדי שהח"כים ידעו הוא נובע מתתי-ביצוע שנעשו בפעימות של העצמאים. לא היה מישהו שביקש ולא קיבל אלא פשוט פחות ביקשו, וגם מרישום יותר נמוך לבית ספר של החופש הגדול, מה שהשאיר תקציב שמאפשר לתקן את התיקונים שעשינו כרגע בוועדה.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש זכות דיבור לפני ההצבעה. - - - ביקשתי זכות דיבור כאן בוועדה אצלך. אחרי ההצבעה תקבל זכות דיבור, אני לא אנעל את הישיבה. כבוד היושב-ראש, אפשר לפני? אחרי ההצבעה. נעבור את ההצבעה ואת תדברי והוא ידבר והוא ידבר. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? חבר הכנסת קרעי, אתה מחליף את אתי חוה עטיה. הצבעה בעד, 9 ההצעה אושרה. פה אחד, תשעה חברי כנסת תמכו בהצעת החוק. אני מודה לכם. ועכשיו שלמה קרעי, דבר. תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, לגבי הנושא שקיצרתם את תקופת האכשרה משנה לחצי שנה, אני חושב שיש כאן, אני לא רוצה להגיד עבודה בעיניים שהוסיפו עוד 52,000 איש, כי אנחנו דיברנו על זה שגם במתכונת המקורית של החוק, כל מי שקיבל אבטלה החל ממרס, הוא אוטומטית מוארך. דיברנו עם מי? כאן בוועדה.

מה אמר האוצר?

עד ה-1 במאי.

הארכה של החוק במתכונת המקורית הנה, נכון? כל מי שקיבל אבטלה בגלל הקורונה או שיצא לחל"ת בגלל הקורונה, במתכונת המקורית - - - עד ה-1 במאי.

המתכונת המקורית שהחוק הזה בא לפנינו בדיון הקודם היה שמאריכים עד ה-16 באוגוסט את כל אלה שקיבלו החל מה-1 במרס. זאת הייתה המתכונת הנה, זה מה שפקידי האוצר אומרים. רק מי שפוטר עד ה-1 במאי. אני יכול לעשות סדר? מה זה רק מי שפוטר עד ה-1 במאי?

כל אלה שמפוטרים עכשיו זה מי שפוטר בקורונה. בקורונה יכולת להיות מפוטר גם ביוני וב-2 במאי. אז אני רוצה להבין. אני יכול לעשות לך סדר, נראה לי שיש פה בלבול בין שני מושגים. יש בלבול בין הארכת תקופת הזכאות לבין קיצור תקופת האכשרה. בנוסח המקורי שהועבר לוועדה, הארכת תקופת הזכאות לכל מי שהייתה לו זכאות החל מחודש מרס, הוארכה עד ה-16 באוגוסט.

קיצור תקופת האכשרה זה משהו אחר, זה מי שהאכשרה שהייתה לו היא פחות מ-12 חודשים אבל יותר משישה חודשים, זה היה נכון עד ה-30 באפריל כפי שציין כבוד היושב-ראש, והחל מה-1 במאי זה כבר לא היה.

אם היה פחות מ-12 חודשים, לא היית זכאי לאבטלה. בפועל, בתיקון הזה שהועבר היום, גם קיצור תקופת האכשרה הוארך עד ה-16 באוגוסט, דהיינו גם מי שיש לו בין שישה חודשים ל-12 חודשים ופוטר החל מה-1 במאי, יקבל דמי אבטלה. למיטב זיכרוני, זה לא מה שאמרתם פעם קודמת. שאלתי במפורש בפעם הקודמת האם כל מי שקיבל אבטלה או חל"ת מה-1 במרס ימשיך, אמרתם כל מי שקיבל מה-1 במרס קיבל.

לא משנה מה תקופת האכשרה שלו, גם אם זה היה חצי שנה.

אם לא הייתי ברור, זה גם מה שאמרתי עכשיו.

אתה אמרת שזה היה רק עד ה-30 באפריל או 30 במאי. לא, אלה שני דברים שונים. טוב, שלמה. העיקר שזה הוארך. אני רוצה להמשיך. אני שלחתי אליך מכתב כמו שביקשת לגבי אותם עצמאים שהפכו לשכירים, כאלה שעבדו עשר שנים לפני כן כעצמאים וגם כשכירים. דיברת על זה קודם.

כל חייהם שילמו ביטוח לאומי. יש לנו חודש וחצי זמן עכשיו לראות איפה אנחנו משפרים.

רק שתדע שבינתיים אותם אלה לא קיבלו כבר חמישה חודשים שקל. בסדר, תאמין לי שאני יודע. לא כאבטלה ולא כמענק. בתוך עמי אני חי. מצוין. אז אני חושב שזה נושא שצריך לטפל בו בהקדם האפשרי. זה כמו שאמרת אותה אוכלוסייה שזקוקה לחסם עורקים. לגבי ההסתייגות שלי, ההסתייגות שהסרתי עכשיו ודיברנו עליה גם אז, כאלה שנמצאים מתחת לגיל 28 אבל יש להם ילד. לפי החוק היום אין שום הבדל, הם מקבלים דמי אבטלה מופחתים. ציינת את זה במכתב ששלחת לי?

זה בהסתייגות. תוציא עוד מכתב. אני אוציא עוד מכתב. זה בהסתייגות שהכנסתי כאן. אבל הוא עשה הסתייגות דיבור. אני אשלח לך מכתב גם בנושא הזה. לגבי חמישה ימים רציתי להעיר משהו שלא היה ברור קודם. אלה שהכנסנו אותם עכשיו, מובטלים שסיימו את תקופת האבטלה שלהם בינואר ובפברואר, למעשה הפחיתו להם חמישה ימים? לא יורידו להם יותר. הורידו להם את זה באוקטובר 2019, תשימו לב. לא יורידו להם יותר. לא יורידו יותר, שיהיה ברור. גם אלה של אוקטובר 2019. ברור.

מי עוד רצה לדבר? בבקשה, אדוני. חבר הכנסת אליהו חסיד, אני חבר כנסת חדש.

קודם כול אני מברך על הדברים החשובים ועל ההצלחות שאתה הבאת פה לשולחן. הבאנו. אם לא היה את כוח הוועדה לא הייתי מצליח להביא כלום. הבאתם. כתוב פה: תשלום דמי אבטלה למבוטח בחל"ת זה לפחות 30 יום שהוא יצא לחל"ת.

יש את המקומות שעשו סגר, שזה שבועיים, שבוע, עשרה ימים, עכשיו באשדוד זה כבר שבועיים. אנשים שיצאו, לא יכולים ללכת לעבודה. באיזשהו מקום, אם זה מעסיק שגר באזור הסגר או עובד שגר באזור הסגר, הוא לא יכול ללכת לעבודה שבועיים, שזה פחות מ-30 יום. צריכים לדאוג גם לו שיוכל לקבל דמי אבטלה. תוציא לי מכתב, תאיר את עיניי.

כבוד היושב-ראש, אני חושבת שאכן יש כאן הישגים מאוד גדולים ואני גם מצטרפת ומברכת על כך, אבל אנחנו חייבים לשים מול העיניים שלנו תמיד את העניין של הצעירים, במיוחד אלה שהם בגילאים בין 18 עד 20, דיברנו על זה המון. וגם כאן אנחנו רואים - עם ההצעה ועם השיפורים המאוד נראים בהצעה הזאת - אבל שוב, עדיין יש בעיה מאוד חמורה בקשר לצעירים מתחת לגיל 20, ובכלל עם הצעירים. אנחנו רואים שתקופת הזכאות, היא הולכת וקטנה ככל שאנחנו מדברים על הצעירים, וזה דבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו בהקדם.

אני מבין שבעזרת השם, ברגע שמביאים את זה לישיבת משכן הכנסת - - היום.

בעזרת השם, כבודו ימשיך הלאה בהתנהלות לגבי השירות.

שלא יהיה לך ספק בעניין. תודה רבה. מנכ"ל הביטוח הלאומי. אני אדבר איתך אחר כך. מאה אחוז. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.